בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

סדר-היום תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הגבלת פעילות מה שכבר קראנו ודנו, הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות)(תיקון מס' 5), שהגיע אתמול לאחר ישיבת הקבינט,

החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס'

ואני לא יכול לשפוך את הדלי של כולנו, למרות שאני לא מסכים עם המים שנמצאים שם. אבל בו זמנית אני רוצה לומר שאחד הדברים שעלו וחשוב שניקח את זה לתשומת לב - הוועדה הזאת בהתנהלות שלה בשבוע האחרון נכנסה לדפי ההיסטוריה, ויש לי אליך סוג של כתב אישום. השאלה אם היועץ המשפטי לממשלה יכול לאשר את כתב האישום, אם לא תופסים אותו בגרון. בחוק הזה שעבר והפכנו כי אנחנו חלק כולנו, למרות שהצבעתי נגד הפכנו את ועדת החוקה, חוק ומשפט לכנסת בדיעבד, שאנחנו מאשרים בדיעבד תקנות שהממשלה מחוקקת אחרי 24 שעות הדבר היחיד שנותר לנו כמחוקקים פה בוועדה הזאת זה לקיים את הדיון הזה אחרי 24 שעות.

ידעת שהתקנות אושרו ביום רביעי בלילה. מנעת מאתנו את אותו פרומיל של פרומיל שעוד נתנו לנו ברוב טובם לקיים דיון 24 שעות אחרי. את זה מנעת מאתנו, ואתה יודע שהיינו עושים את הדיון זה וכמובן שהקואליציה היתה מנצחת. אבל גם את החלקיק הזאת מנעת מאתנו. מה השארת לנו? אתה בהתנהלות שלך, שלא כינסת את הוועדה ביום חמישי ואחרי זה ביום ראשון ועוד ביום ראשון בערב אתה מודיע לנו שלא תקיים את ההצבעה מחקת את היכולת שלנו כמחוקקים, לבוא לידי ביטוי בפרומיל של פרומיל מהאחריות שהיתה צריכה להיות לנו, ועל זה אני כועס עליך. אתה יודע שאם תבדוק את הפרוטוקולים אתמול בבג"ץ בהתנהלות שלך, אתה פגעת בחוקיות של התקנות האלה. 50,000 דוחות ניתנו לאנשים בציבור על דברים שיצאו מהבית. הדוחות האלה אינם חוקיים בגלל ההתנהלות הזאת, ועל זה איני יכול לומר לך תודה רבה. אני רק יכול לומר לך: היה סמוך ובטוח שכולנו בוועדה הזאת נככב בספרי ההיסטוריה, בבתי הספר למדע המדינה על איך פרלמנט יורה לעצמנו ברגל. איך אתה לא נתת לנו כחברי כנסת לבוא לידי ביטוי. פעם ראשונה שהכנסת מקבלת הגנה מבג"ץ. זהו יום

טוב לדמוקרטיה, ואל תעשה את זה שוב. תודה רבה. קארין אלהרר. אבל אבקש לקצר. תודה רבה. אדוני יושב-הראש, אני חושבת שהגיעו מים עד נפש. אני רוצה לדבר כאן לא בשם קבוצות מסוימות, בשם המשק הישראלי. ידוע לכול שהקטר, המנוע של הצמיחה של המשק הישראלי הוא העסקים הקטנים והבינוניים. שמעתי היום שר בכיר בממשלה מתראיין ואומר: לא היתה מניעה ואין מניעה להפעיל עסקים שאין בהם קבלת קהל. שאלו אותו: אז למה? הוא אמר: כי הממשלה החליטה. אז אני אומרת לך,

מעבר לעובדה שזה מביש ממש, לשמוע אמירות כאלה משרי הממשלה, גם לנו יש תפקיד. הממשלה אתמול היתה אמורה לקבל החלטה. היא לא היתה מספיק אמיצה כדי לקבל אותה. אני קוראת כאן לכל חברי הוועדה, מימין ומשמאל, שטובת המדינה והמשק צריכה לעמוד לנגד עיניהם בואו נקבל את ההחלטה האמיצה הזאת. תנו לעסקים הקטנים, שאין להם קבלת קהל, להיפתח כבר מחר בבוקר. אני רוצה להוסיף - יש התקנות ויש המציאות. במציאות עסקים כבר נפתחים. במציאות ראשי ערים הודיעו שלא ייתנו לאכוף. אז אדוני, בואו לא נהפוך אנשים, נשים וגברים, לפורעי חוק בעל כורחם. בואו נפתח את העסקים הקטנים עוד היום. יש לנו הכוח לעשות זאת.

חבר הכנסת אשר, אהיה אתכם במהלך הדיון אני בנסיעה, אבל מדי פעם אוכל להצטרף. אני חושב שאמירה כזאת היא קצת בעייתית, לעודד פורעי חוק. לא עודדתי בשום צורה. הם עושים את זה. מה זה משנה? אבל זה לא מה שאמרתי. אין לי בעיה שיבקר אותי, אבל זה לא מה שאמרתי. דיברת על המציאות, לא על מה צריך להיות.

בבקשה. חברי אלי אבידר הביע טענה. חברתי קארין הציעה הצעה ואני מבקש בקשה שמסתמכת על הטענה וההצעה. איך הוא מדבר תמיד כאילו הוא בחדר חקירות. אסנת, את פוחדת?

מה אמרת? תירגעי. שתי תה, תירגעי. תירגעי את. אני מציע שתירגעו שתיכן. הבקשה שלי היא כזאת והיא אליך, מאוד צנועה. קיבלנו שיעור בבית ספר מהממשלה. גם אנחנו קיבלנו וגם אתה קיבלת. איפה אתה קיבלת כשהיה ויכוח בינינו בשבוע שעבר, אמרת באופן כללי, אבל התכוונת גם למה שאני אמרתי: יואב, יש לי הדרך שלי. אוביל בדרך שלי.

תכף אדבר עליה. קיבלתי רק חיזוק.

לא הסכמתי אתך, ואני לא מסכים אתך עכשיו. לכן אומר מה הבקשה שלי. הממשלה תעשה את תפקידה לפי חוק, גם אם אני מתנגד לחוק הזה, כי זה החוק, ובקשתי אליך שנממש את הסמכות שלנו ככנסת על-פי חוק. זה אומר כמו היום: היו תקנות אתמול אנחנו יושבים ודנים בהן היום, ולא לתת לאף אחד שום הנחה לא בממשלה לגבי התהליכים האלה, כי אנחנו רשויות שונות. אנחנו הריבון. אנחנו המחוקקים, אבל יש לנו עוד תפקיד אנחנו הפיקוח והבקרה על הממשלה. ובקשתי אליך שמתחברת לטענות ולהצעה שלא נוותר כהוא זה על הסמכות שלנו, גם אם במהלך הדיון נהיה בוויכוח. אפשר לדבר?

הפריבילגיה של הצעות לסדר זה של חברי הוועדה. בכלכלה ביטלו, אז יש לנו זמן לומר לך את הטענות. הדיון בוועדת הכלכלה בוטל אז באתי לפה לזעקת העסקים. סומך עליך שתיתן לי להגיד. הצעות לסדר זה פריבילגיה של חברי הוועדה. לאחר מכן יהיה דיון, ואז תוכל לדבר. בבקשה, עופר כסיף. תודה רבה. אני מצטרף למה שאמרו חבריי קודם. יש שני דברים שצריך לחדד. גם ברמה הפרוצדורלית נעשה פה עוול. נעשו שתי עוולות, או יותר משתי עוולות עוולות בשתי רמות: אחת זה הרמה הפרוצדורלית וזה אופי הדיון. לא אחזור על מה שאמרו חבריי, אבל אני מסכים עם מה שנאמר לגבי הפרוצדורה הבלתי תקינה שנעשתה בכל מה שקשור להארכת התקנות ומצב החירום המיוחד למרות שפגה כבר. אני מכוון את זה גם אליך אדוני, בעיקר, על הדחייה שהיתה משבוע שעבר וגם על ההתעקשות שלך לא להעלות להצבעה ביום ראשון. אבל אני לא רוצה לדבר על ההתעקשות אלא גם על איך שהצגת את זה. אני חושב שזה היה פוגעני לא ברמה האישית אלא כלפי הכנסת כרשות.

ייתכן שכששואלים אותך, ולכן אני מניח לגביי לגביי, זאת היתה הסיבה העיקרית שיצאתי מהדיון לפני תומו, ולא השתתפתי בהמשכו. לא ייתכן שכאשר שואלים אותך מדוע אתה לא מביא להצבעה,

אשלח את כבודו לפרוטוקולים ותראה. אתקן - שאלת. בהתחלה נימקתי, אמרתי את דעתי ואת כוונתי. בסוף היתה התארגנות, ובתוכה שאלו אותי למה, ואמרתי: ככה. אנחנו נעבור על הפרוטוקולים אחרי זה. אין לי בעיה לעבור על זה. אני חוזר - לא היה לטעמי נימוק, ואני מצטרף לבקשה של חברי חבר הכנסת סגלוביץ, שגם אם נניח חלילה חוזר מצב כזה, אנחנו זכאים להסבר ולנימוק רציני ולא למה שאני ראיתי כזלזול בכנסת ככזו. זה ברמה הפרוצדורלית. ברמה המהותית, ידוע שאני מתנגד לחוק מתחילתו ועד סופו, ועל כל מרכיביו, גווניו וחלקיו. אבל אני רוצה בתוך מסגרת המגבלות קודם כל להצטרף לדרישה שאנו היום נקבל החלטה על פתיחת העסקים במסגרת המגבלות שהוצגו קודם. אני רוצה להוסיף עוד תחום שכמעט לא נדון ונמצא על סף כיליון ונקרא לו באופן מאוד-מאוד כללי, תחום האומנות והתרבות. הנושא של הופעות ושל מוזיאונים ושל סדנאות אומנים וכן הלאה אפשר לפתוח בהדרגה את כל הסדנאות והאולמות וכן הלאה, לפי התו הסגול כמובן, אבל גם שם מדובר - אל"ף, על פגיעה באומנים עצמם לגווניהם, שהיא מתמשכת, ובי"ת, כל הציבור שזקוק לזה.

מלכיאלי. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לאור הדברים שנאמרו פה, לחזק את ידך בניהול הוועדה. חלק מהדברים שידידי אבידר אמר פה אינם נכונים. יעקב אשר ניהל את הוועדה בצורה מקצועית. מנהל. הוא לא לוקח אחריות ומתפטר על מה שנאמר בבג"ץ. אנחנו הוועדה מבינים שיש ממשלה בישראל, לא קוראים לאנכריה. יכולים גם בוועדה להתנגד. לא בובות על חוטים. זה בדיוק מה שאתם. אתם בובות על חוטים. לא אנחנו. גם כשאנחנו היינו באופוזיציה, גם התנהגנו ככה.

אנחנו לא הלכנו לבג"ץ, כי אנחנו פחות מאמינים ששם יבואו לקראתנו. אתם עדיין חושבים שיבואו לקראתכם שם. אתה מדבר על בובות על חוקים?

זכותנו בוועדה כשאנחנו חושבים שזה הדבר הנכון. תודה. אסנת מארק ואחר כך גם לי יש הצעה לסדר. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. אני חושבת שהיום, בניגוד למה שאמר חבר הכנסת אבידר, מדינת ישראל ועם ישראל עוד יודו לך על הסגר הזה, כי אנחנו רואים שאחוזי

אנחנו מבינים שכל מה שנמענו במשך החודש האחרון לא לעשות, ושראש הממשלה עמד על כך שכן יהיה בסוף סגר וגם מערכת הבריאות במדינת ישראל אמרה שהפתרון להורדת נתוני התחלואה במדינת ישראל צריכה להתחיל בסגר ובפתיחה מבוקרת על זה, אדוני יושב-ראש הוועדה, עוד יודו לך. אתה הצלת המון נפשות בעם ישראל ודאגת לזה שלא תהיה פה תמותה מיותרת. אבידר דיבר על זה שהלך לבג"ץ כדי לקבל סעד כלשהו. קשה לי לשמוע את זה. פעם ראשונה שאנחנו באמת מרגישים שחבר כנסת פונה לבג"ץ כדי להגן על עבודת הכנסת. ואוו. איפה הפרדת הרשויות? איפה כל מה שאתם מדברים עליו כל הזמן? אני פונה לבג"ץ לפני שתעלו עליו עם ה-D9. תני לי להספיק לקבל פסיקה לפני ה-D9. בג"ץ לא היה רואה בעין יפה את ההפרעות שלך. מי שצריך לעלות היום על D9 זה שאמר שתופסים אותו בגרון. זה שאמר את כל הקלטות האלה שאנחנו שומעים אתמול, אנחנו מבינים מה הולך בסאלח א-דין. אדוני היושב-ראש, נכון, יש דברים שאולי אנחנו צריכים לתקן בתוך התקנות האלה אשמח שנתייחס לנושא הספורטאים, אשמח שנתייחס לנושא העסקים הקטנים ללא קבלת קהל, אבל יחד עם זאת, אדוני היושב-ראש- - - מה היא יודעת על עסקים קטנים? מה את יודעת על עסקים קטנים? אני הייתי עצמאית לפני שהגעתי לפה. מה את יודעת על עסקים קטנים? את חושבת שאת מבינה הכול. חוצפנית. כולנו היינו מובטלים ובאנו לכנסת? גם אנחנו היינו עסקים קטנים.

למה, רק את עבדת? רק את עבדת? אני שומע אותך עשר פעמים אומרת: אני הייתי עסקים קטנים. אוסנת, זה שאת צועקת, זה לא אומר שאת צודקת. כולנו היינו עסקים קטנים. את אומרת עשרים פעם: אני יודעת מה זה עסקים

תודה רבה. שמעת את ההערה של קארין אלהרר לפני שאתה מגן עליה? עם כל הכבוד, אוסנת, היו עסקים קטנים לפניך ויהיו אחריך.

אתה לא תגיב בלי רשות שלי. תתייחס לאופן שבו נאמרו הדברים לפני כן. היא שאלה אותי בצורה ברורה: את יודעת מה זה עסקים קטנים? כן, קארין אלהרר. אני יודעת מה זה עסקים קטנים. אני הייתי עצמאית, המשפחה שלי עצמאים. תלמד אותי על עסקים קטנים.

אדוני היושב-ראש, אני בהחלט חושבת שנעשית פה עבודה רצינית. שאבידר תרגילים של כיתה א'. אסור להשתעל? תשתעל, רק שים מסכה, שלא תדביק את כולנו מההפגנות. הממשלה אמרה שאין אחד שנדבק. תמשיכי עם השקר הזה.

אני מבקשת באמת - שני נושאים שביקשתי להתייחס אליהם הספורטאים והעסקים הקטנים ללא קבלת קהל. אשמח שנעשה על זה דיון רציני,

אוסאמה. זה היה דקה? עשר דקות נתת לה. כמה אתה יכול לא לעפעף אפילו כשאתה אומר את זה? אני מנסה לבוא אתכם בצורה מכובדת. רוצים לעבור לתוכנית ב'?

כבוד היושב-ראש, זה היה כל כך צפוי וברור, שהם יאריכו את זה עד יום ראשון בערב, עד שיתכנסו, עד שיקבלו החלטות, ואז גם השבוע הבא הלך גם על עסקים, גם על הספורטאים. לא, הכינוס דובר על יום חמישי. גם אתמול דובר על 15:00. הממשלה לא יודעת.

אחרוג ממנהגי היום וגם אסביר. זה מעט מדי, מאוחר מדי. גם כל העניין שהחריגו את ליגת העל. למה ליגת העל לבד? אם זה ספורט מקצועני ספורט מקצועני. מה ההבדל בין ליגת העל לליגה לאומית? מה ההבדל בין כל האימונים של כל הקבוצות? ספורטאים בכלל. מה ההיגיון? כנראה איפה שיש קבוצות לחץ זה עוזר. למה עסקים קטנים שלא מקבלים קהל, אומרים שנבדוק את זה רק לקראת הישיבה ביום ראשון? זו ההחלטה, לבדוק את זה ביום ראשון. לא, תכף תשמע. כבוד היושב-ראש, יש ישובים, ואני חשוב לי מאוד לציין ולשבח את כל הרשויות הערביות שברשימה הראשונה, מתוך 40 ישובים היו 32 ישובים ערביים בצבע אדום. הרשויות הערביות באמצעים לא אמצעים, באמצעים דלים מאוד, לקחו על עצמם את העניין הזה, והיום כמעט כל הרשויות האלה הן בצבע צהוב-ירוק. אז במקום לבוא ולעודד ולתמרץ את הישובים האלה וללמוד מהם, ואני מציע שכל ראשי הרשויות ילכו וילמדו איך עשו את זה בלי שום אמצעים ובלי שום עזרה של הממשלה, ובלי שום גם סיוע כספי ניכר, דלים מאוד התקציבים אם בכלל אומרים להם: תמשיכו רגיל כאילו לא קרה כלום. כאילו כל המאמץ הזה של השבועיים האחרונים שעשו, ירד לטמיון. העסקים הקטנים ממשיכים להיות סגורים, כל הפעילות הספורטיבית בישובים האלה חוץ מבני סכנין שאנחנו מתגאים בה, אין לנו אף נציגה בליגת העל. יש לנו ארבע קבוצות בליגה לאומית, אז גם הם אסרו אפילו להתאמן. המצב הכלכלי קשה מאוד. אנחנו לא נותנים להם שום תמריץ. לכן איני מבין את ההחלטה הזאת. אני מבין שיש לחצים, והם מובנים, וכבוד היושב-ראש, כנראה שעשית שם עבודה טובה. זה בסדר, אבל למה להעניש- - - שלחת אותי לטפל בכדורגל באותו לילה. אתמול אומר לי יולי: זה בגללך. בסוף יזרקו אותי מדגל התורה בגלל זה. גם כל העניין, אמרו שחתונות ורב ואפשר לעשות חתונות אני לא יודע כמה אנשים. בין 200 ל-500. אתה רוצה שלא יתחתנו?

שיתחתנו, אבל בעניין חתונות,

אבל אצלנו בישובים בחברה הערבית המדביק העיקרי היה בחתונות. אם יחזרו ויפתחו- - - אוסאמה, סיפר לי אחד משרי הממשלה, שהוא חבר טוב שלך, שברוב הציבור הערבי עונת החתונות זה לא עכשיו בכלל.

כך אמר לי. השיא מאחורינו. אבל יש אנשים שהשיא לפניהם, וזה חיים. זה אנשים שלא יכולים לחיות בלי. אני מבקש, לקיים דיון גם בין משרד הבריאות- - - אתה שואל אם זה חשוב יותר מליגה ג'?

אני רואה הכול חשוב. אני לא רוצה לחזור על הטעות שהיתה לפני כמה חודשים, שאסרו את החתונות בכלל, ואז כל החתונות שלנו בישובים הערביים עברו לרחובות ולחצרות. אני מבקש לקיים דיון ולקבל החלטות בעניין החתונות. מסכים אתך שאי-אפשר לאסור חתונות לתקופה ממושכת. בסוף החיים נמשכים. אנשים רוצים להתחתן. אני לא רוצה שנחזור אחורה בעניין החתונות, בעיקר בחברה הערבית, שנעשה הדבקה המונית. אני במבקש לעשות הסדר מיוחדת לנושא החתונות. אני חושבת שחשוב שניתן את הדעת - אנחנו נכנסים לתקופה של חורף. נגיע לזה לא היום. גם לזה צריכה להיות התייחסות בתוך הממשלה, גם בעניין החתונות וגם בעניין הפנים והחוץ ולבדוק את הסיפור של החתונות הפיראטיות הן המקור להדבקה. תודה. אלי אבידר לא פה, אבל בכל זאת מאחר שפתחנו בכתב אישום, אתחיל את כתב ההגנה שלי ברשותכם. בעניין הזה. חברים, הוועדה כאן מתנהלת הרבה מאוד זמן כבר, עם הרבה חילוקי דעות אבל עם הרבה מאוד עבודה משותפת גם כן והרבה מאוד תיקונים. חושב שמתנהלת ביושר ובצורה מכובדת. כולנו יודעים שיש קואליציה ואופוזיציה, ואף אחד שלא ישחק כל אחד באופוזיציה שלו היה עושה דברים כאלה ואחרים, אבל למרות הכול, שאנחנו המקום הכי פוליטי במדינה, אני חושב שאחת ההתנהלויות היותר מקצועיות ונכונות שאפשר היה במסגרת הסד שאנחנו נמצאים בו, אני חושב שנעשה כאן בוועדה ולא רק בזכותי גם בזכות שאר החברים, אופוזיציה וקואליציה כאחד. אנחנו נמצאים בדרך שמעתי ראיון עם מישהי שגרה במדינה קטנה, 6 מיליון תושבים, ופי 5 ממדינת ישראל בגודל, באוסטרליה. הם עכשיו עדיין בסגר חלקי, ושאלו אותה, כמה חולים יש ביום. כרגע 7 חולים ביום, 6 מיליון איש, ועדיין המדינה ממשיכה בסגרים כאלה ואחרים. אני נדהמתי. מה אני אומר - לא יעזור שום דבר, ואני לא רוצה להוציא את אנחנו יכולים

והרבה מאוד אנשים יובכו. יכול להיות שגם אני אפילו. דבר אחד אין ספק הסגר הזה, כפי שהוא עכשיו, בשלב זה עשה את שלו. אני מדבר בשמי. כשאדבר בשמך, אומר: לא רק שיש לי ספק, אלא שהסגר הזה לא עשה כלום וההדבקה היא

זה היה חלק מהעניין, והייתי אפילו מעורב בזה. יכול להיות שאתבדה, וזה לא שאין לי טענות ניהוליות על משבר. יש לי הרבה מאוד. חלק אמרתי כאן, חלק התרעתי כאן, וחלק אני גם אוכל את זה בתוכי, אבל כרגע אני אומר לכם אנחנו במסלול של יציאה יותר חכמה מפעם קודמת. אני לא אתן מדליות לאף אחד כי לא חוכמה להיות חכם יותר מפעם קודמת החוכמה להיות חכם גם בפעם הראשונה. אני מרגיש ורואה, ואני חושב שחלק גדול משיטת העבודה שלי כאן כיושב-ראש אחזור על זה שוב: יכולתי לזרוק כמה סעיפים ולקבל כותרות ולהיות אלוף האולפנים בראיונות. לא עבדתי כך, כי הייתי משיג אולי דבר אחד, והייתי מפסיד אמון מול המערכת, והאמון מול המערכת מבחינתי הוא חשוב. יש היום אמון- - איזו מערכת? בין הממשלה לוועדה. בין היועץ המשפטי. אסנת, די עם האובססיה. אנחנו לא באובססיה. את באובססיה, נשמה. מהבוקר רק היועץ המשפטי. תתייחסי לעובדות, קארין. כמה אפשר לדבר על היועץ המשפטי לממשלה? זה הוראות מהבוס. לכן אני אומר כל הנקודות העיקריות שדיברנו עליהן שבוע שעבר, ושלא הצבענו בסוף, נכון, כולן עולות מחר וכבר נמצאות בתהליכי יותר מבישול מתקדמים, כמעט בהחלטות. אזכיר לכם את כל הנושאים הללו. כמובן בראשם הנושא של עסקים קטנים שלא מקבלים קהל.

לא.

סגר. אלה עובדות. לא, זה העובדות. היה פה סגר. היה סגר, לגבי עסקים קטנים היה ויכוח. לא עשית הצבעה, ועל זה הוויכוח בינינו.

היה סגר. במסגרתו הרבה מאוד אנשים סובלים, אבל הוא גם נותן פירות. בואו נמשיך לסגור. אם אנחנו נעשה את התחרות מי דואג יותר למה- - - אין תחרות. אתה יכול להצטרף. אתה לא דואג לעסקים יותר ממני. ממתי אתה דואג יותר ממני? אני לא בתחרות אתך. אבל אני כן אומר שבוועדה הזאת לא קיבלנו נימוק אחד למה הם סגורים, ואתה לא כינסת את הוועדה.

מפריע לי להסביר. גם אנחנו רוצים להסביר. הסבירו כבר. תנו לי לומר את שלי. מותר לי. העלינו מספר נושאים. היה נושא של הליגות, היה נושא של העסקים ללא קבלת קהל.

אני מקווה שזה לא יהיה רק עסקים ללא קבלת קהל אלא גם עסקים קטנים נותני שירות מסוים. אבל בואו נתחיל ממשהו. טוב, לא אדבר, תודה. פשוט חוצפה. אסנת, מה, לא לקחת היום את הזה?

מותר לי לדבר.

כשאני מדברת אף אחד לא מפריע? אני מגן עליך כשאת מדברת. היה הנושא הזה, גם הנושאים הנוספים כמו טייק אווי, שגם הולך להיפתר, ככל הנראה, ב-99.9%. אלה כל הדברים שאני במהלך השבוע הזה, שיצאו בכותרות אם אני מצביע או לא, מנהל משא ומתן על זה יחד עם משרד הבריאות, יחד עם שרים בממשלה, יחד עם אנשי משרד הבריאות. היה נושא של גני ילדים והגיל הרך שגם הולך להיפתר, ולא הוחלט ביום ראשון יוחלט ביום חמישי. גם הנושא של הרפואה המשלימה שעוד לא הרמתי ידיים בזה. נכון, לא הרמתי ידיים. רק אתמול ניהלתי על זה שיחה ארוכה מאוד עם מי שצריך, ואני מקווה שגם פה נוכל להביא בשורות, כי השתכנענו שיש אנשים שזה פוגע בהם לא רק בפרנסה אלא פוגע במטופלים. גם נושא הסדרת החתונות. לא יכול להיות שבמדינת ישראל לא יתחתנו אנשים משך חצי שנה. כמובן שהן יהיו מצומצמות ולא מסיבות. גם נושא הטיסות שנמצא על השולחן. כל הנקודות שהעלינו כאן. אז עכשיו אפשר לעשות את הוויכוח, למה זה לא מתחיל היום, למה זה מתחיל ביום ראשון. יש הליך מוסדר. הממשלה נכנסה להליך יותר מוסדר, לדעתי, אני רואה את זה מול העיניים, והבשורות הללו הולכות לקרות בתחילת שבוע הבא. אז זה לא יהיה בתחילת שבוע הבא ב-06:00 אלא בתחילת שבוע הבא ב-18:00 ערב. אבל אנשים יידעו קודם, יתארגנו קודם. גם ההחלטות יבואו. אני אצטט דברים שנאמרו כאן שהחלטות צריכות לבוא לא מהרגע להרגע אלא בצורה מוסדרת יותר. עוד דבר. אני שמח מאוד על הציטוטים מבג"ץ, אבל למיטב ידיעתי, מי שביקר את ועדת חוקה אתמול זה לא היה בג"ץ ולא שופטי בג"ץ - למרות שאם היה קורה, לא הייתי מופתע. זה עו"ד קלעי שמייצג אותך.

אל תפריע לי עכשיו.

אומר בשמי, לא בשמך. אני מספר לך מה מקורותיי בבית המשפט, וגם לי יש קשרים בבית המשפט העליון. לא רק לך. ספר לנו. אילו קשרים יש לי? אני כאזרח עתרתי עם 125 אנשים מהישוב. בית המשפט לא ביקר את הוועדה בכלל. בית המשפט גם שיבח במידה מסוימת את דעתנו גם שלי,

על נושא סעיף ההחרגה שלא יקרה. הבהרתי לממשלה בכל דרך שהיא, שאני לא מוכן שישתמשו בסעיפי ההחרגה לא היום, ולכן אנחנו יושבים פה עכשיו על הדחיפות - ולא גם בשבוע הבא, ולא גם ביום חמישי. בית המשפט את העמדה הזאת כן. היה לבית המשפט לומר דברים על אישור בדיעבד או לא, אבל זה החוק, וגם זה לא היה מול הוועדה, אבל זה לא מעניין. עם כל הכבוד לבית המשפט, בית המשפט לא נמצא כאן, ולא רואה אל"ף, לא רואה את המצוקות,

לא רואה את הבעיות, ואת האיזון ביניהם, כי אנחנו חיים, חברים, באיזון בין פיקוח נפש לבין שמירה על הנפש ועל הכלכלה ועל החיים של האנשים, ואנחנו עושים את זה באיזון כל הזמן. אני לוקח אחריות. יכול להיות שביום ראשון אצטרך לשאת פה נאום,

אולי לא הבנתי נכון את התהליך. אני כרגע יודע, רואה ומסונכרן עם צמרת המשרדים הרלוונטיים, שהנושאים האלה שאמרתי אותם עכשיו, ואחזור עליהם גם הנושא של עבודה ללא קבלת קהל, אולי גם חנויות שירות מסוימות, שאינן רבות קהל, כגון סנדלרייה, מישהו שנותן שירות רק לשים, ללכת ולחזור גם זה אני מקווה שייכנס. גם הנושא של האימונים, שהבנתי שכרגע מדובר על שלב מסוים, ואחר כך זה יעבור לשלב יותר רחב. גם הנושא של הסדרה של חתונות מצומצמות, סבירות יותר ולא משהו שהוא לא נורמלי לגמרי, נושא הטייק אווי, נושא גני הילדים והגיל הרך,

מקווה נושא רפואה משלימה. נושא התרבות יגיע. אני לא מאמין שיגיע ביום חמישי הזה. יש סדר מסוים. אבל בקרה פרלמנטרית זה לא להתחלף עם מי שמנהל את המדינה, זה לבקר אותו. זה לראות האם יש לו כיוון, האם זה הולך בצורה של חשיבה הדרגתית נכונה, ואני אומר לכם שאנחנו גרמנו בהתנהלות שלי כן, אדוני, שהאשמת אותי לפני דקה ההישגים הללו חלק גדול זה מהתנהלות הוועדה. שום הישגים. אצלך הכול שחור. אתה אופוזיציה. מה לעשות? אבל תיתן לי לסיים. הגשת כתב אישום, ואני עכשיו בכתב הגנה. אתה לא יכול להפריע לי. אין לך רשות לחקור את העד, עם כל הכבוד. לכן אני אומר, ואני אומר את זה בביטחון הפעם הרבה יותר מפעמים קורמות, ולא אמרתי את זה הרבה בכוונה השארתי דברים פתוחים לאורך כל הדרך הזאת, אבל לא הלכתי אחר כך ונעלמתי. ניהלתי משא ומתן כל הזמן ועד רגעים אלה גם כן. ויש היום התחשבות בדברים שהוועדה אומרת. את ההישגים הללו נשיג, והם יהיו מחר בהחלטת הקבינט, והם ייכנסו לתוקף ביום ראשון בתחילת השבוע. לאחר מכן נמשיך הלאה את מתווה היציאה, ואני אומר לכם כולם יכולים לומר: מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. זה לא יהיה נכון, ובתחרות, של מי שיותר כביכול לכן אני אומר, אנחנו יכולים, וטבעי שזה יגיד ככה וזה יגיד ככה וזה בסדר, אבל כל הזמן פנינו צריכים להיות צפונה לכיוון הורדה לאט-לאט. אבל לאט-לאט, קצת רגל על הגז, קצת על הברקס, לאט-לאט נצא מזה, כי אם נעשה את זה מהר נשב פה ונצטרך שוב לדבר על מצב מיוחד ועל סגר מיוחד. אני לא רוצה להגיע לשם. אנחנו לא צריכים להגיע לשם, אבל עם ישראל יכול לדעת בוודאות דבר אחד: אנחנו עושים בקרה פרלמנטרית. זה לא רק להצביע נגד ולא רק לרוץ אחר כך לאולפנים ולומר שאני פותח תחום מסוים ולא פותח אלף תחומים אחרים כי אין להם לחץ. תקנות הרמזור יגיעו שבוע הבא, למיטב ידיעתך? אם אתה שואל על זה - אני לא נגד הרמזור. הפוך. אתה מעלה להנחתה משהו ששכחתי. לא אסכים שיהיה רמזור שכל תפקידו להדליק אותו יש אור אדום, שולחים פלוגה של מג"ב, סוגרים עיר והולכים הביתה. זה לא יהיה. הם יגיעו? לא יודע. אני חושב שזה יותר חשוב מהכול, כי היום המדינה רובה ירוקה. אני אתך. במשא ומתן עם הממשלה אתה צריך להתעקש. אני כרגע נמצא בדברים שאני יכול לומר אותם. אני יודע וכולנו יודעים, וגם היו על זה שיחות, שחלק מאסטרטגיית היציאה זה גם זה. אני אומר את זה לא רק כאדם חרדי שגר בעיר חרדית אלא אני אומר את מה שאמרתי לפרופ' גמזו בפגישתי הראשונה אתו. אמרתי: הרמזור עצמו הוא לא התרופה. הוא המצפן. הוא אומר לך איפה אתה צריך. אם לא תהיה תוכנית עבודה, לא יהיו רק סגרים דיפרנציאליים, יהיו גם פיצויים דיפרנציאליים, יהיה גם לראות איך עובד סגר שאנשים לא יאבדו את מקור פרנסתם, כי בסוף יהיו אנשים שיתויגו שהם אנשים שלא כדאי להחזיק אותם בעבודה. כשאני אראה תוכנית עבודה ואת זה אני דורש, אני לא מחכה שהם לא יעשו את זה אני דורש שתהיה תוכנית עבודה איך עובד סגר בעיר נפרדת, אם חייבים, כמה סגר הוא יהיה, עד כמה אנשים יוכלו לא לאבד פרנסה, איך יקבלו טיפול רפואי בבתי חולים. אני אתך, אבל האחריות שלנו גם לדרוש את הדבר הזה. כי לפני חודש ישבנו פה, ואמרו רמזור, ובמקום רמזור קיבלנו- - - עשו הצגה. אבל תוכנית הרמזור הפכה לא רלוונטית עם נתוני התחלואה. את הדיון הזה לא נקיים היום.

יגיע לפתחנו. אני מודה לך שהזכרת לי. אני רוצה להזכיר, ואני אומר לפרופ' גמזו ולכל הצוות המקצועי שאני נורא מכבד, אבל גם אנחנו אנשי מקצוע גם אני באתי מתחום מקצועי. אם תהיה תוכנית עבודה של דבר כזה, שנכנסת לרזולוציות שהיא צריכה להיכנס - היא יכולה להצליח. אם לא, גם הילד שלי יודע להדליק רמזור. אני לא מתנגד למה שאתה אומר, אבל אתה מספר פה איך אתה מעורב בסיפור כדי שיהיה טוב לעם ישראל. יש פה סיפור נוסף. נטפל בו שבוע הבא. ואנחנו צריכים להתעקש על זה שיהיה מספיק זמן לדון בזה. שלא יהיה מצב שיגיע שוב, תגיד הממשלה - מסכנים,

יודעים שצריך רמזור, יודעים שצריך לטפל ושצריך להגיע לוועדה הזאת שבוע הבא. אבל הדברים שיגיעו, יגיעו כתוכנית עבודה ולא כשאלטר אדום, שאלטר ירוק ונגמר הסיפור.

תכנס את זה אחרי 24 שעות. לא היית פה כשהסברתי. הפסדת.

אנחנו יודעים מה אנחנו מתכווננים אליו. כשעמדתי פה ואמרתי לפני כמה ימים: תראו שלקראת סוף השבוע הזה הולכות להיות החלטות צחקו ואמרו שלא יהיה. ב"ה יש. נעבור אותן נמשיך הלאה. פנינו ליציאה הדרגתית, מחושבת, נכונה, צודקת ושוויונית. אז תצביע בעד? אני מנהל את הדיון עכשיו. תכף תשאלי שאלות. אני מבקש להקריא את מקומות העבודה, יציגו משרדי הממשלה, הגבלת פעילות, ונעשה את הדיון. למרות שעשינו חצי מהדיון, אבל נעשה עוד קצת. קודם כל יש שני קבצי התקנות שהוקראו ונדונו ביום ראשון, ולא הוצבעו. לא אקריא אותם שוב, אני רק רוצה להסביר, כי גם שאלו שאלות, לגבי ההארכה על הגבלה על הפגנות שפקעה בחצות, הסיבה שבכל זאת מצביעים עליה כי לפי חוק הסמכויות כתוב שהוועדה תצביע בתוך 7 ימים ממועד ההתקנה. היום 7 ימים. אם הוועדה לא מכריעה זה עובר למליאה. כלומר צריכים עדיין להצביע גם אחרי שיסתיימו, וההשלכה הפרקטית של זה שאם היום,

הוועדה מצביעה נגד - למשל הקנסות שיצאו מכוח הדבר הזה, בטלים. אז יש לעשות את ההצבעה על הדברים האלה גם אחרי שתקופת התקנות חלפה. הקובץ השני של מקומות העבודה הוא עד חצות היום. זה הדברים שכבר נדונו. עכשיו אקריא את שני הקבצים הנוספים של תקנות העבודה שהממשלה תסביר. אין פה הרבה זה הרבה הבדלים טכניים. הסיבה שיש שני קבצים זה שאחד מהם הוא המשך הארכה של הסגר על סגירת מקומות העבודה עד יום ראשון, והשני הוא התו הסגול שימשיך גם אחר כך. אקריא את שניהם ואז יגידו על זה כמה פרטים. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020. עכשיו אקריא את מה שימשיך לחול עד יום ראשון בלילה. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו- 23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 (להלן, החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 (להלן - התקנות העיקריות) בתקנה 13 במקום עד יום כ"ו בתשרי תשפ"א 14 באוקטובר 2020 יבוא: עד יום כ"ד חשוון התשפ"א (11 בנובמבר 2020). 2. בתקנה 10 לתקנות העיקריות 1. בפסקה (1) במקום 3ב1 יבוא: 3(1), 2. בפסקה (2) במקום 3ב2 יבוא: 3(2); 3. בפסקה (3) במקום 3ב3 יבוא: 3(3); 4. פסקה (4) בטלה. 3. בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בתחום הפעילות שלצד הנושא מגזר פיננסי תחת הכותרת שוק ההון 1. במקום- - - שיש נותן שירותים פיננסיים לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים- - - מוסדרים, תשע"ו-2016, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי והיה זכאי לפטור מחובת רשיון למתן אשראי לפי תקנה 2 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, שירותים פיננסיים מוסדרים, פטור מחובת- - - והוראת שעה, התשע"ט-2018 במקום פרט 7 יבוא: 7. מי שהגיש בקשה לקבלת רשיון כמפורט להלן וטרם קיבל רשיון כאמור, ובלבד שהוא רשאי להמשיך בעיסוקו לפי סעיף 115 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים או לפי סעיף 25 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שירותים פיננסיים מוסדרים, תיקון מס' 4, התשע"ז-2017, לפי העניין.

בקשה לקבלת רשיון למתן אשראי כהגדרתו בסעיף 11א לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים שצבר האשראי שלו כהגדרתו בסעיף האמור עולה על 200 מיליון שקלים חדשים, ולעניין זה יראו כעומדים בתנאים האמורים גם כמה בעלי רשיונות למתן אשראי הנשלטים בידי אותו אדם ואשר סך כל צבר האשראי שלהם עולה על 200 מיליון שקלים חדשים.

בקשה לקבלת רשיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתה בסעיף 25יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים שצבר האשראי שלו כהגדרתו בסעיף האמור עולה על 200 מיליון שקלים חדשים. זה מה שימשיך לחול עד 11 בנובמבר. עכשיו אקרא את מה שממשיכים להחיל עד יום ראשון כרגע, בלילה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון)(תיקון מס' 2), התשפ"א-2020. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו- 23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

ובאישור ועדת החוקה,

מתקינה הממשלה תקנות אלה: 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון), התשפ"א-2020, בתקנה 5 ברישא, במקום עד יום כ"ו בתשרי התשפ"א, 14 באוקטובר 2020,

עד יום א' בחשוון התשפ"א, 18 באוקטובר 2020. 2. בפסקה (1) במקום פסקת משנה (א) נאמר: א. אחרי ההגדרה מועצה דתית, נאמר: הממונה כל אחד מאלה, לפי העניין (1) לעניין משרד ממשלתי, נציב שירות המדינה, (2)לעניין רשות מקומית, המנהל הכללי של משרד הפנים, (3) לעניין מועצה דתית, המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת, (4)לעניין מוסד להשכלה גבוהה, יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב ויושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, 3. בסופה יבוא: 3. בתקנה 10,

בפסקה (1) במקום 3(1) נאמר 3ב1, במקום 3(2) 3ב2, בפסקה (3) במקום 3(3) 3ב3. ד. בסופה נאמר: 4. מעסיק שאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים למקום העבודה בניגוד לתקנה 3. (היו"ר איתן גינזבורג, 10:10) לפני שתסביר את זה אפרת פרוקציה ממשרד האוצר אני רוצה לומר ששני הקבצים האלה אושרו אתמול בקבינט הקורונה, והוועדה דנה בהם בתוך 24 שעות, כלומר הם עוד לא בתוקף. אם הוועדה תאשר אותם והם יפורסמו ברשומות, הם ייכנסו לרשומות. כלומר זה עוד לפני כניסתם לתוקף. כפי שגור הציג, העברנו לאישור הוועדה שני סטים של תקנות. אחד מדבר על התו הסגול, זה הסט העיקרי שאומר אם מישהו מגיע לעבודה, מה הכללים שהוא אמור לעמוד בהם עניין המחיצות

אלה דברים שהיו אמורים לפקוע הלילה, ואת זה אנחנו מאריכים ב-28 ימים שזו התקופה המקסימלית שניתן להאריך מתוך הבנה שכנראה בתקופה הקרובה עדיין נצטרך לעמוד בתנאי התו הסגול. מעבר לתקנות העיקריות של התו הסגול, אתמול החליטה הממשלה, גם להאריך את הוראת השעה שמורידה לאפס את כמות העובדים שיכולים להגיע למקומות העבודה למעט החריגים שצוינו בתקנות, מאריכה עד 18 באוקטובר בחצות. אציין את מה שחבר הכנסת יעקב אשר אמר קודם, שגם מחר נקבע קבינט קורונה מתוך מטרה להמשיך לדון בעניין. יכול להיות שיהיו בשינויים. כרגע זה הוארך עד יום ראשון בלילה. ייתכן שמחר יהיו שינוים בהוראה הזאת, אבל כרגע המצב הוא המשך המצב הקיים עד יום ראשון בלילה. מעבר לזה שכל התיקונים טכניים לחלוטין חלקם תיקונים של הפניות, חלקם בעניין שוק ההון, היתה שם הפניה לתקנות שמועדם פג, אז היה צורך לנסחם מחדש. אין שינויי מהות. תודה. בבקשה. אני רוצה לשאול את אפרת, האם את סבורה, שבנסיבות העניין, גם לפי ירידת התחלואה וגם לפי מצב המשק, האם עמדת משרד האוצר היא לא שייפתחו העסקים הקטנים בלי קבלת קהל? עמדת משרד האוצר, אני מניחה, ידועה לכולם. היה פורסמה אתמול. ההחלטה שהתקבלה היא לא עמדת משרד האוצר, אבל במדינה דמוקרטית יש ממשלה, היא מקבלת את ההחלטות שלה לפי רוב, וזו ההחלטה שהתקבלה. אנחנו ממשיכים לעמוד משרד האוצר ושר האוצר, אנחנו ממשיכים לנסות ולהביע את העמדה שכל המשק הפרטי שלא מקבל קבלת קהל ימשיך להיפתח, וזו גם העמדה שאני מניחה שתעלה מחר בקבינט. את יודעת לומר מה ההפסד בכל שבוע שעסקים קטנים בלי קבלת קהל לא נפתחים? העמדה שלנו היתה שכל העסקים ללא קבלת קהל צריכים להיפתח - קל וחומר הקטנים. הדיון בעניין הזה לא הושלם. לכן יש קבינט קורונה גם מחר שאמור לדון בעניין זה. כמובן שמנגד יש ההשלכות של פתיחת חלק מהמקומות, יש התחלואה שעדיין לא ירדה מספיק. יש פה עמדות ממשלה שונות ומגוונות, לכל אחת מהן יש כמובן בסיס. כל אחד מושך לצד שלו, אבל בסופו של דבר יש ממשלה שמקבלת את ההחלטה לאחר שמעה את כל העמדות. הדיון ימשיך מחר לאחר שנדע עוד נתונים לגבי ההדבקה היום ובתקווה גם מחר, לפחות חלקית. ואז נראה, אם יש מקום לפתוח את כל המקומות, האם יש מקום לפתוח את חלקם או עד עשרה עובדים, כפי שהעלית כרגע, או להמשיך באותו מצב עד יום ראשון.

מירה סלומון. לא קיבלנו נתונים. אדוני יושב-הראש, היתה לי שאלה מאוד ברורה. היא אמרה שיציגו בפני הממשלה. בכמה כסף? הם יציגו את הנתונים בפני הממשלה. הממשלה שמעה את נציגי כל המשרדים. כל משרד לקח לכיוון שלו, באופן טבעי ומקצועי. בסוף ממשלה יושבת ועושה איזונים בין כל ההחלטות. אני יודע, למשל, שמשרד הבריאות וגמזו אמרו שהם צריכים עוד כמה ימים כדי לבדוק באופן ברור ומוחלט שהמגמה מתקיימת, לכן נתנו להם כמה ימים של סגר, כשמחר הולכים לפתוח,

עוד כמה דברים מעבר למה שמגיע היום לשולחן הזה, וביום ראשון תהיה כנראה עוד נגלה. אני מציע לכבד גם את אנשי המקצוע, גם את גמזו וגם את החלטת הממשלה בהקשר הזה. אל תלמד אותי על לכבד אנשי מקצוע. אל תטיפי לי מוסר.

לא הטפתי לך מוסר. הצעתי הצעה, ואל תגידי לי מה לעשות, עם כל הכבוד,

יש גבול. אין גבול לממשלה הזאת. אני רוצה לדעת. בבקשה, מירה סלומון, השלטון הנוכחי. תודה רבה, אדוני. אני מבקשת להסב תשומת לב הוועדה לכך שבתקנות הגבלת פעילות מקומות עבודה אין הסדרה של קנסות מינהליים, אין הסמכה של פקחים שלנו לאכוף נגד מקומות עבודה שאינם מקומות עבודה ציבוריים, לוודא שיש תו סגול שבאמת מתבצע. תודה. חבר הכנסת מיקי לוי. אומר משפט אחד, לפרוטוקול, כדי שיירשם 3 מיליארד שקל לתוצר הפסד עסקים קטנים בשבוע.

מיליארד שקל לתוצר הפסד עסקים קטנים בשבוע. וזה יהיה על הראש של הממשלה הזאת. בבקשה, חבר הכנסת סובה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רציתי להגיב לדבריו של יעקב אשר, יושב-ראש הוועדה, שדיבר על ראשי תיבות סב"א סמכות בלי אחריות. אני רוצה לצטט לך משפט של אלברט איינשטיין שאמר: אם אתה לא מסוגל להסביר את הנושא לסבתא, כנראה שאתה לא מבין את הנושא לא אתה ספציפית, חבר הכנסת גינזבורג, הממשלה לא מצליחה להבין את הנושא, וכך היא לא מצליחה להסביר את הנושא לסבתות וסבים ולכל אזרחי ישראל. זה הקדמה. אני לא חבר קבוע בוועדה אבל השתתפתי בכמה דיונים. כל הדיונים האלה לא שווים שום דבר. יש ענפים שלמים שפשוט מסתכלים על הממשלה הזאת, ולא מצליחים להבין מה קורה עם הממשלה.

ספרים מה הבעיה של ספרים שמקבלים, ואין הדבקה במספרות? אין הדבקה, למשל, בכל הנושא של סלון יופי. קוסמטיקאי, עסק פרטי. שמעתי פה את חברת הכנסת אסנת מארק אומרת: מה אתם יודעים על עסקים קטנים? מה היא יודעת על הקוסמטיקאיות שכמה חודשים לא מסוגלים לחזור לעבודה? הרי הממשלה סגרה אותם בחודש מאי. מסגרייה עם 8 עובדים. טירוף. בלי קהל. איתן, תבין גם - האנשים האלה עובדים בשחור. הממשלה בהחלטות שלה דחפה את האנשים שלה לשוק השחור והאפור. אתה חושב שאנשים יחכו ל-3,000 שקל סיוע? אתה יודע כמה אנשים מקבלים בבתים לקוחות? אתה מבין שבסוף השנה הם לא ישלמו מס, כי אף אחד לא מדווח? תבין את ההיגיון. אנחנו מתריעים על הדבר הזה לא כי בא לנו לשמור על קבוצת המצביעים שלנו. הממשלה דוחפת את האנשים לשוק השחור.

10:20) שמעתי. סיפורי סבתא. לא. אמרתי שאם אתה לא מצליח להסביר לסבתא, סימן שאתה לא מבין את הנושא. שאלתי את שר הבריאות אתמול במליאה: איפה ההיגיון, שאתה משאיר תחנת דלק פתוחה, וסוגר שטיפת רכבים? הרי חיטוי בתוך המכוניות זה הדבר המינימלי שצריך לעשות עכשיו. למה אתה לא מדבר על מכוני כושר? למה דיברת על קוסמטיקאים? כי האנשים האלה עובדים בשחור. הם לא ישלמו מיסים

מסגריות, נגריות. מה הבעיה לפתוח אותם? 3 מיליארד שקל. את זה פותחים. יפתחו את זה גם אם לא תרצו. בוא נגמור את זה עכשיו. נראה אותך מצביע בעד. יעקב, תתרחק שנייה מהפוליטיקה. אנשים לא מחכים בבית, שהממשלה תעזור להם. אנשים אומרים: אני צריך כסף בשביל לחיות. 3,000 שקל לא מספיק לי. אני לא דואג להם? רק אתה דואג, שבאת עכשיו לישיבה. אמרתי שאתה צריך לדאוג להם. אמרתי שאתה כיושב-ראש הוועדה יכול לזעוק את הזעקה. תפסיקו את התחרות הזאת, מי יותר טוב. כולנו טובים. לא ביקשתי שום תחרות. אני מסביר לך את המצב שאין היגיון. תוכל להסביר מה ההיגיון - למה השארת תחנת דלק פתוחה ושטיפת רכבים לא? באמת, אני שואל אותך. אדוני היושב-ראש, אתה לא בתוך הממשלה, אתה מגן על הממשלה ולא מסביר את ההיגיון, אז מה זה שווה? מיליוני אזרחים נדחפים לשוק השחור ולשוק האפור, אתה יושב פה וזורק צחוקים. זו רק רשימה קטנה של אנשים שלא יחזרו לעסקים בעוד מספר חודשים.

אני מבקש שתעני, אפרת, לשאלה של מירה סלומון, ואם תוכלי לתת את הנתונים הכספיים שדיברה עליהם קארין ואת התשובה שאת רוצה לתת, ואז נעבור לפרופ' גרוטו. לגבי הנתונים הכלכליים, אני צריכה לבדוק את עצמי, אבל אם אני זוכרת נכון, מדובר במיליארד שקל לשבוע, אבל אני מוכנה לבדוק שוב. שיהיה לישראל בהצלחה. אפרת, גם בדיווח שלכם החודשי של הממשלה לפי חוק הסמכויות, שקיבלנו לאחרונה, גם החודש וגם בחודש שעבר זה מתחבר לשאלה של קארין לא היתה התייחסות להשפעה של מטלת המגבלות על המשק באותה עת. זה אחד הדברים שאתם מחויבים להם לפי 48א1 לחוק הסמכויות. זו תקלה ממשלתית איכשהו הדברים האלה לא מגיעים אלינו לתת את עמדתנו. זה קרה פעם אחת, התרענו. ננסה להבין מי מרכז את זה מהממשלה. נפתור את זה ונביא. זה אמור לתת מענה לשאלה הזאת. לגבי ההיגיון נכון שכל שר מושך לכיוון שלו, אבל בסוף יש היגיון. מה שמשותף לכל השרים, שבסופו של דבר רוצים לפתוח, אבל לא לפתוח באופן מהיר את כל המשק ולהגיע למצב שהיינו בו במאי. בסופו של יום לכל עסק יש מדד הדבקה שונה, ולכן המחשבה של הממשלה היא קודם כל לפתוח את העסקים ללא קבלת קהל, כי כאשר מדובר רק בעובדים שפועלים לפי הוראות התו הסגול, מקדם ההדבקה הוא הרבה יותר נמוך מאשר לכל מקום שבו יש קבלת קהל, בטח קבלת קהל המונית. במקום שבו מגיעים המון לקוחות ביום כמו במספרה, כמו בחנות בגדים, המצב הוא הרבה יותר בעייתי מאשר בנגרייה, למשל, שיש שם רק עובדים והדלת סגורה.

כמובן אפשר לפתור את קבלת הקהל באמצעות איסוף עצמי, באמצעות משלוחים, אבל בשלב הזה אין כוונה וזה אחיד לדעתי לגבי כלל משרדי הממשלה שאין מקום כרגע לפתוח פעילות רגילה כמו בכל יום לפני הסגר. לגבי שטיפת מכוניות מול דלק ודאי שיש היגיון. דלק - לא ניתן לפעול ללא דלק. יש אנשים שעובדים במקומות עבודה חיוניים. לא הבנתי את ההיגיון

מכוניות למה אסור לעשות שטיפה פנימית במכוניות, שזה דווקא מסייע לחיטוי?

ניתן להשוות את השירות של מתן דלק- - אישרתם שטיפת מכוניות. חיצונית השאירו פנימית לא. אי-אפשר להשוות דלק לניקוי מכוניות. היא הסבירה. כשלא היית פה אמרתי שכל שבוע הנזק הוא 3 מיליארד שקל לתוצר. תודה. פרופ' גרוטו, הוא צריך לצאת תכף לדיון, ואני רוצה שיאמר את דבריו על כל הנושאים שנמצאים על סדר-היום. אם תוכל להסביר לחבר הכנסת סובה, מה ההבדל בין תחנת דלק לשטיפת מכוניות. לא, בין שטיפה חיצונית, שהיא כרגע מותרת, לשטיפה פנימית, שהגיוני שיהיה חיטוי. אני בנסיעה. אסביר איפה אנחנו נמצאים במצב התחלואה, והראו את זה לפניי, וגם חבר הכנסת אשר תיאר את זה. אנחנו נמצאים במצב של ירידה, והסגר עושה עבודה טובה. רואים את הירידה בכל המגזרים. יש מקומות שבהם זה יורד יותר לאט, יש מקומות שיורד יותר מהר, אבל רואים ירידה טובה. יחד עם זאת, לא הגענו למספרים שקבענו. בסוף יש היגיון אפידמיולוגי מאוד חזק אחרי כל ההחלטות שלנו, שאומרות שאנחנו במספר מסוים מעריכים שבו אפשר להתחיל לפתוח, כי אם תהיה חזרה עלייה, זה לא יחזור למספרים הקודמים. יולי אדלשטיין האשים אתכם כי החרדים לא רוצים להיבדק בשבת. זה מה שהוא אמר במליאה. קבענו צעדים ליציאה מדורגת מהסגר הזה, כדי שלא נגיע למצב שכולם ייפתחו בבת אחת, ואז תהיה קפיצה משמעותית. מדובר בשיטה של לבנות שכל פעם יש לבנה מסוימת שמוסיפים אותה אנחנו יודעים שהיא מוסיפה איזושהי רמת סיכון. לכן יש לראות לראות ולבחון את התגובה שלה ולראות כמה היא משפיעה. כך אנחנו מתקדמים לפי מדדי התחלואה. הקביעה של הזמנים היתה,

לפי ההתאמה של מה שאנחנו חושבים שהדברים יכולים להשתנות בקצב שמשתנים. בסך הכול הסגר הנוכחי עושה את העבודה שלו והצלחנו לרדת מ-9,000 בשיא ל-2,500 אתמול. אנחנו מתקרבים בקצב די טוב לכיוון ה-2,000, שאנחנו רוצים בו לפתוח ולעשות את השלב הבא, ולכן היות שעדיין לא הגענו לזה בדיון שהיה אתמול בקבינט, הוחלט לחכות עד יום חמישי כדי לראות שאנחנו מתקדמים במגמת הירידה ויכולים להיות יותר ודאיים לגבי המועד שבו נגיע למספר שאנחנו רוצים, לצאת ממנו, ואז להתחיל לשחרר את הדברים. כמובן, זה צריך להיעשות בצורה זהירה מאוד. ניתחנו את רמת הסיכון של כל דבר ודבר. הדברים הראשונים שנכנסו פחות מעלים את הסיכון למעט החינוך מסתכלים עליו לא רק לפי הסיכון אלא לפי רמת הצורך בחינוך, להכניס קודם כל את גני הילדים כבר בשלב הראשון. בשלב הבא מדובר על להכניס את כיתות א' עד ד'. יאיר גולן. פרופ' גרוטו, למה אתם לא מקיימים סקר קבוע? אפשר לעשות אותו מדי יום, אפשר לעשות אותו מדי שבוע. אני עשיתי את זה כאלוף פיקוד העורף באופן עקבי ושיטתי לאורך כל השנים בכלל שפיקדתי על הפיקוד, ובמיוחד במצבי משבר כמו למשל בעופרת יצוקה. סקר - הבנת ההנחיות והציות להנחיות בקרב האוכלוסייה. אחד המדדים שצריכים לעמוד לנגד הממשלה, לנגד ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הקורונה, כדי להבין האם האזרחים מאמינים במה שאומרים להם. האם הם מצייתים, האם הם מבינים, הם נכונים לקיים את זה. אני יכול להעיד שכשהיה אלוף פיקוד, זה היה הדבר החשוב. ההסברה שהיתה בזמנו באיום הטילים על מדינת ישראל היתה יוצאת מן הכלל בכל המגזרים. הוא הגיע אפילו עד- - - קארין. איתמר, שאלה, בבקשה: בהנחה שבאמת תגיעו למדדים שאתם הצבתם לנגד עיניכם, האם אתה יודע להבטיח שהמערך של הבדיקות האפידמיולוגיות, של קטיעת שרשרת ההדבקה, יודע לעמוד בנטל של 2,000 או כמה שהצבתם? כי הרי אמר לנו כאן גמזו לפני כמה שבועות שזה יהיה רק בנובמבר. עוד מישהו, שאלה

פרופ' גרוטו, יש היגיון בזה שמשאירים תחנת דלק וסוגרים שטיפת רכבים? שטיפת רכבים - חיצונית אתה משאיר ופנימית אתה אוסר. ואז אנשים בוכים. נותנים לשטוף את הרכב מבחוץ, ולא מבפנים. וגם לגבי הספרים זו גם סוגיה. ענו לך על זה. כל מי שעד עשרה בקפסולה ללא קבלת קהל שיפתחו. שכחת הרבה מקצועות בדרך. אני רוצה לשאול על המתווה שהצענו בישיבה הקודמת על עבודה עד חמישה אנשים.

זה הולך להיות יותר מחמישה אנשים. אפילו יותר מעשרה. בלי קהל.

המתווה שדיברנו גם היה בלי קהל. השאלה שלי היא למה ההבחנה בין ליגת העל לליגה לאומית? מה ההבדל? ולא רק בין הליגות אני מסכים כמובן עם השאלה למה בכלל לא חוזרים למה שהיה בהתחלה עם ספורט תחרותי בכל התחומים? למה רק ליגות? תודה. גרוטו, אתה צריך לתת תשובה עכשיו למה שאמר יאיר גולן לגבי ההסברה ומה ששאלה קארין לגבי המערך של שרשרת הקטיעות, ואז אזכיר לך את השאלות הבאות. בבקשה. לשאלה של חבר הכנסת יאיר גולן שאלה מצוינת. פיקוד העורף אכן עושה סקרים כל הזמן. אנחנו יכולים לבוא ולהציג אותם. באופן כללי, הסקרים מראים שההיענות של הציבור טובה למשל, בנושא המסכות חלה עלייה, למספרים הרבה יותר גבוהים באחוזים של הציבור סקר של פיקוד העורף. כמובן אנחנו עובדים אתו בתיאום. בנוסף, יש לנו כלים יותר מתוחכמים היום להשתמש.

אני מציע, עד שיתחדש הקו אתו - אדוני היועץ המשפטי, תקריא בבקשה את התקנות האחרונות ואז נחדש אתו את הקו. רק לפני כן, מענה לשאלה של מירה סלומון לאורך כל הדרך

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות),

התקנות העיקריות), בתקנה 1 - (1)בהגדרה "עובד", במקום "ספורטאי בין-לאומי" יבוא "ספורטאי מקצועי";(2) במקום ההגדרה "ספורטאי בין-לאומי"

בברית או בהלוויה של בן משפחה קרוב או השתתפות של עורך נישואין

תיקון תקנה 73. בתקנה 7(6)

במקום "ספורטאי בין-לאומי בלבד" יבוא "ספורטאי מקצועי בלבד או בעבור תחרות של ספורטאי מקצועי כאמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרת

מישהו שיסביר בקצרה ואחר כך גרוטו ימשיך לענות על השאלות. המטרה של התיקון היא קודם כל להאריך את התוקף בעוד כמה ימים. פרופ' גרוטו התחיל להציג את המתווה של משרד הבריאות. המטרה

לגבי השאלה של חברת הכנסת אלהרר - השלבים הראשונים שכוללים פתיחה של מקומות עבודה ותחילת פתיחת מערכת החינוך ילוו ככל הנראה גם בביטול- - - גם של טיסות, גם של חתונות

בבקשה. אתה שומע אותנו? כן, אני באזור שועפט, אז קליטה פחות טובה.

תוכל לענות את התשובה ליאיר גולן לגבי ההסברה בקצרה, ולאחר מכן לשאלה של קארין, ואז נמשיך. נעשה את זה קצר.

של הסברה כפי שאמרתי, פיקוד

עורך סקרים קבועים כל הזמן לבדוק את היענות האוכלוסייה.

אלה סקרים שפיקוד העורף עושה. בנוסף, אנחנו משתמשים בכלים יותר מתוחכמים של בדיקת ההיענות באמצעות התנועתיות של האוכלוסייה בכל מיני כלים של מעקב סלולרי שקיימים כיום

70%, 80% כבר מוכן. התשתיות הם נמצאים עוד בתהליך של גיוס חיילים נוסף כמתחקרים. עושים למעלה מ-4,000 תחקורים ביום, שזה יכול להתאים

ולכן חשבנו שנכון ליישר את זה לכל הקבוצות באותן ליגות, כלומר בליגות העליונות, כי רק מהליגות העליונות משתתפים בספורט הלאומי.

ביום שני כמובן, אם נקבל את ההחלטה על פתיחת האלף מטר זה גם עונה לשאלה אולי של קארין

מניעת התקהלויות וכן הלאה, אבל מניעה מהסוג הזה היא מאוד-מאוד בעייתית. תודה, היועץ המשפטי.

זה נכון כי טיסות זה דבר חשוב, אבל אני

אמרתי שלדעתי צריך לעשות את זה יחד עם פתיחת העסקים ועם הדברים האלה כדי שזה יבוא ביחד, אבל זו דעתי האישית.

רציתי לחסוך לכם, שלא יהיה על חשבון השאילתות. התייעצות סיעתית. רק כי שאלו אותי לפני ההתייעצות הסיעתית נוכח חוק הסמכויות,

הוועדה דנה בדברים

הכניסה לתוקף שלהם היא לא בתום ה-24 שעות אלא עם הפרסום ברשומות, כלומר אם הוועדה מאשרת עכשיו, תוך שעה-שעתיים זה יפורסם

שני השינויים, ייכנסו לתוקף כבר בשעות הקרובות. התייעצות סיעתית חמש דקות. 10:58 נתכנס. (הישיבה נפסקה בשעה 10:55 ונתחדשה בשעה 11:00.)

זה חשוב לי. שיקול דעת של היושב-ראש.

אני רוצה להגן על מוסד השאילתות.

יש שאילתות. זה שיקול דעת של היושב-ראש. למה

על מוסד השאילתות. מתחילים הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)

(תיקון),

שהגיע לוועדה ב-8 באוקטובר 2020. מי בעד אישור התקנות

אתם נגד העסקים. נגד הצמיחה במשק. מי רוצה להגדיל את

הצבעה בעד רוב התקנות אושרו. התקנות אושרו. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת

התשפ"א-2020, שהגיעו לוועדה ב-7 באוקטובר. זה התקנות של ההפגנות, שמאשרים אותן בדיעבד.

נגד? מוצ"ש בבלפור. הצבעה בעד רוב התקנות אושרו. התקנות אושרו. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות)(תיקון

נגד?

הצבעה בעד רוב התקנות אושרו. התקנות

התשפ"א-2020, שהגיעו הלילה לוועדה. מי בעד אישור התקנות ירים את ידו.

הצבעה בעד רוב התקנות אושרו.

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020. מי בעד אישור התקנות ירים את ידו.